הודעתי שישיבת הכנסת הבאה תהיה היום, מייד לאחר שוועדת הכנסת תסיים את עבודתה בקשר לחלוקת סעיפי הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010).

וועדת הכנסת טרם סיימה את עבודתה, והואיל והודעתי שישיבת הכנסת תתקיים ביום חמישי, הריני פותח את ישיבת הכנסת ומכריז על הפסקה לזמן בלתי מוגבל, עד אשר תסיים ועדת הכנסת את דיוניה. תקוותי הרבה שדיוניה יסתיימו בתוך השעה הקרובה. שאם לא כן, גם אם תעבור השעה 24:00 ונעבור ליום שישי, לא ליום שישי אלא ליום ו', שכן יום שישי כבר התחיל לפני זמן רב, כאשר התפללנו תפילת ערבית, אבל למניינם, כאשר יתחיל היום הבא, גם אז ישיבת הכנסת עדיין פתוחה ולא ננעלה. אני מקיים את מצוות התקנון, ולמען יהיו הדברים המובנים מאליהם ברורים, אז הם גם נאמרים וגם נכתבים על-ידי הרשמת הפרלמנטרית שנמצאת אתנו כאן באולם, ואני מודה לה מאוד על כך שהיא מקיימת את מצוות התקנון ועוזרת על-ידינו. תבואי על הברכה. אני מקדם בברכה גם את סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת דנון, שאם באמת אתעייף, הוא יוכל להחליף אותי. אבל אני, ברשותך, אדוני חבר הכנסת, מכריז על הפסקה, עד אשר ועדת הכנסת תסיים את עבודתה. ובכן, חבר הכנסת, סגן יושב-ראש הכנסת הנכבד, כנסת נכבדה, אני מכריז על הפסקה ואנחנו נפתח את הדיונים מייד לאחר שהוועדה תסיים את עבודתה. תודה רבה. אני מכריז על הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה

אני מתכבד לחדש את ישיבת הכנסת, אשר החלה אתמול. אני מברך את כל בית ישראל הצופים בנו בברכת אשמורת שנייה של יום שישי, ואני מזמין לדוכן את יושב-ראש ועדת הכנסת, אשר ימסור הודעה על חלוקת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) - קריאה ראשונה.

אדוני היושב-ראש, שלעניין זה אין אנחנו צריכים הצבעה.

אבל הודעה מחויבת. חבר הכנסת מיכאלי, אנחנו

עכשיו יש לנו יושב-ראש סיעה, יושב-ראש כנסת ואתה הכנסת. בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חבר הכנסת מיכאלי, החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, מיום כ"ו בסיוון התשס"ט, 18 ביוני 2009. הוועדות הבאות ידונו בפרקים ובסעיפים הבאים מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009: ועדת הכספים תדון בפרקים ובסעיפים הבאים: פרק א', סעיף 1 (מטרת החוק); פרק ה', סעיף 11(2) (ארנונה של מפעלי נשק); פרק ה', סעיף 15 (מימון ההנחה בארנונה לאזרחים ותיקים); פרק ו', סעיפים 17 22 (עובדים זרים); פרק י', סעיפים 35(2),

35(9)(א) ו-(10), 35(21)(א) (תשלום חברים בקופות-חולים);

סעיפים 35(18) ו-36(ב) (אמצעי שליטה בתאגיד המספק שירותי עזר משקיים לקופות-חולים); פרק י"א כולו (העברת האחריות לטיפול רפואי בנפגעי תאונות דרכים לקופות-החולים); פרק כ"ב כולו (עידוד השקעות הון); פרק כ"ד כולו (אזורי עדיפות לאומית); פרק כ"ה כולו (הוראות מיוחדות לתקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010); פרק כ"ו, סעיף 139 (דיור ציבורי); פרק כ"ז, סעיפים 146(4), (6), (10)(ב), (12)(א), (22)

148(ג), (ד), (ו), ו-(טו), 149(א),

151 ו-152 (ביטוח לאומי); פרק כ"ח כולו (מסים), למעט סעיפים 165(7) ו-171(ו) (עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ) וסעיפים 165(15) ו-171(יא) (דוח רבעוני); פרק כ"ט כולו (נכסים עזובים); פרק ל' כולו (מים וביוב); פרק ל"א כולו (המשבר במשק המים); פרק ל"ג כולו (הגדלת קצבאות הילדים והתנייתן); פרק ל"ד, סעיפים 257 258 (קרן לסיוע לחיילים משוחררים); פרק ל"ד, סעיף 261 (הפחתת הגירעון); פרק ל"ד, סעיף 262 (לימוד חובה בגילאי 3 4); פרק ל"ד, סעיף 268 (תחילה). ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בפרקים ובסעיפים הבאים: פרק ב' כולו (רישוי עסקים); פרק ג' כולו (איגוד ערים תעשייתי); פרק ה', סעיף 10 (תשלומי המינהל לרשויות מקומיות); פרק ה', סעיפים 11(1), 12 (כהונת ועדות ומועצות ממונות); פרק ה', סעיפים 13 14 (תשלומים לרשות מקומית); פרק ו', סעיף 16 (סמכויות הממונה על ביקורות הגבולות); פרק ז', סעיפים 23 24 (מיחזור פסולת בניין); פרק ט', סעיף 31 (סמכויות לצורך הפחתת הפשיעה); פרק כ"ו, סעיף 142(1) (הוועדה לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות); פרק ל"ב כולו (מסי פיתוח). ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תדון בפרקים ובסעיפים הבאים: פרק י', סעיף 33 (תכשיר מרשם); פרק י', סעיף 35(3) ו-(4) (מעבר בין קופות-חולים); פרק ט"ז כולו (סיוע למפעלים במצוקה); פרק י"ט כולו (גמלאות וקופות גמל); פרק כ' כולו (שילוב מקבלי גמלאות בעבודה); פרק כ"ג כולו (שיפור זכויות עובדים); פרק כ"ז, סעיפים 146(1) (3),

(7) (9), (10)(א), (11), (12)(ב), (13) (21) ו-(23) (26), 147, 148(א) (ב), (ה), (ז) (יד), 149(ב)

150(ב) (ג), 153 162 (ביטוח לאומי); פרק כ"ח, סעיפים 165(7) ו-171(ו) (עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ); פרק ל"ד, סעיפים 252 255 (שכר עבודה שיש לו דין קדימה בפירוק/פש"ר). ועדת הכלכלה תדון בפרקים ובסעיפים הבאים:

סעיפים 25 26 (הקרן לשמירת הניקיון); פרק ח', סעיף 27 (כביש אגרה (מנהרות הכרמל)); פרק ח', סעיף 28 (כביש חוצה-ישראל); פרק י"ג, סעיפים 55(1) (2) (מפעילים "וירטואליים" בשוק הסלולרי); פרק י"ד כולו (רשות השידור); פרק י"ז כולו (חשמל). ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בפרקים ובסעיפים הבאים: פרק ד' כולו (עורכי-דין זרים); פרק ט', סעיף 32 (תיעוד חזותי); פרק ל"ד, סעיף 247 (הגברת האכיפה של חוק החברות בעניין אגרות ותשלומים לרשם); פרק ל"ד, סעיף 251 (קנסות ואגרות); פרק ל"ד, סעיף 256 (דירקטורים מקרב העובדים). ועדת החינוך, התרבות והספורט תדון בפרקים ובסעיפים הבאים: פרק ל"ד, סעיפים 249 250 (צער בעלי-חיים); פרק ל"ד, סעיפים 263 264 (התאמת חוקים ל"אופק חדש"); פרק ל"ד, סעיף 265 (לימוד חובה, שעות לימוד); פרק ל"ד, סעיף 266 (לימוד חובה, תחולה מדורגת). עניינים אלה דורשים הודעה לכנסת בלבד. יחד עם החלק שקראתי כאן, של הודעת ועדת הכנסת, הונחו על שולחן חברי הכנסת גם החלטות ועדת הכנסת לפי סעיף 121, שידרשו הצבעה, וההצבעה תתקיים, עד כמה שאני מבין, ביום שני.

לא. ועדת הכנסת החליטה שלא לקיים הצבעה על פיצולים. חבר הכנסת מיכאלי מבקש למלא את תפקידו כחבר כנסת, והוא נמצא בכנסת כל זמן שהכנסת פעילה. אם היה אפשר שיהיו לנו לפחות שלושה חברי כנסת שמשתתפים בהצבעה. אז אדוני רק יקרא זאת? ועדת הכנסת נתנה את דעתה שאולי לא תהיה הסכמה על הפיצולים בוועדת הכנסת, והיא החליטה לקיים את ההצבעה ביום שני, לאחר האי-אמון, כשכל חברי הכנסת נמצאים.

אבל זה דבר שהקואליציה מחויבת לו, כמובן, הפיצול הזה. בוודאי. כי זאת היתה הסכמה עם הכנסת, שכן כאן אנחנו פיצלנו חוקים אשר חשבנו שאינם ראויים להיות - - - כן, יש רשימה ארוכה שהונחה על שולחן הכנסת.

אני מודה מאוד ליושב-ראש ועדת הכנסת, ורוצה להודות, ברשותך, גם לאותם אלה אשר עסקו במלאכה.

לסדרני הכנסת, אשר נמצאים כאן לשרת את כל חברי הכנסת אשר היו יכולים להיות נוכחים פה, אבל הואיל ומדובר בהודעה ולא בהצבעה אז אנחנו מבינים שכולם צופים בערוץ-99 והם מקבלים ושומעים את ההודעה, שהרי לא יעלה על הדעת שהם לא עושים כך. ועכשיו, לרבותי העוזרים על-ידנו בסדרנות הכנסת, ולרשמת הפרלמנטרית, אשר נמצאת לידנו בכל שעה משעות היום.

ברשותכם,

לברך את מנהלת הוועדה אתי בן-יוסף

עוזרתה נועה בירן, שהיא מזכירת ועדת הכנסת. עכשיו נעבור לעושות במלאכה. קודם כול לאחת מהטובות, אני מקווה שאני לא מקלקל לה, עורכת-דין ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית לוועדת הכנסת, ועל-ידה עוזרת מתמחה, אשר ודאי עתידה לפניה, יעל סלנט. אני מבקש לברך מקרב לב את עורכת-דין דפנה ברנאי מהלשכה המשפטית, שהיא האחראית, או הממונה על נוסח החוק. לבסוף, הרשו לי באופן יוצא דופן וחריג לברך את שירה כהן, שהיא פשוט מחיה את חברי הכנסת בכל רגע שבו הם עובדים, ורגעים אלה יכולים להיות לפני עלות השחר כמו גם בבוקר, ואנחנו מאוד מודים לך, שירה. באמת את עושה עבודה נהדרת. ברשותך,

אוסיף, בטח בשם שנינו או שלושתנו, גם דברי תודה לממ"מ של הכנסת, ששקד ועזר מאוד לכולנו בכל תהליך ההכנה והעבודה על חוק ההסדרים. ואני כמובן מצטרף אליך לברכות לצוות של ועדת הכנסת, שבלעדיו לא הייתי עובר בשלום את היום הקשה והמפרך הזה, הייעוץ המשפטי וניהול ועדת הכנסת, שעמד בגאווה במשימה הלא-פשוטה ועשה את מלאכתו נאמנה. כן, היום הממ"מ הפך לשם דבר, ונדמה לי שכל מכוני המחקר בארץ מרוממים ומעלים את שמו כמוסד אשר מספק חומר בצורה נפלאה לחברי הכנסת. אנחנו מודים לו על הערותיו, גם בהכנת התשתית לקביעה מה יופרד מחוק ההסדרים ומה לא. הם היו לעזר רב, גם לנשיאות הכנסת, בוודאי גם ליושב-ראש ועדת הכנסת

וגם בוודאי לכל הקואליציה, כיושב-ראש הקואליציה. אם יורשה לי, אדוני היושב-ראש, עוד הערה אחת. ארשה לעצמי, אני בטוח שבשם חברי הכנסת כולם וועדת הכנסת כולה, בוודאי בשמי אני, להודות לכבודו, אדוני היושב-ראש, שעמד כחומה בצורה והביא לכך שנושאים רבים אכן פוצלו מחוק ההסדרים ויימשך תהליך החקיקה בדרך הרגילה, כפי שראוי לנושאים האלה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, על כך שהגנת על כבודו של הבית הזה ועל כבוד כולנו.

אחרון חביב, אדוני המזכיר, הרשה לי לברך אותך.

כי אם לא היינו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך עליך,

נמצא אתנו פה, שלא כקודמיו,

אשר נמצא פה עד אשר ייכבו האורות. אנחנו מברכים את מנכ"ל הכנסת ואת